צוהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה.

סדר-היום: הצעת חוק הקמת מאגר מידע גנט של כלבים, התשפ"ג-2023,

והנושא השני הוא הצעת חוק הקמת מאגר מידע גנטי של כלבים,